אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים בנושא הצעת חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 17), התשפ"ג-2023.

כבוד שר התרבות והספורט מיקי מכלוף

היום בישראל כל ההערכות הן, כולל אפילו נתונים שנבדקו במספר לא קטן של מחקרים, שהרוב הגדול של ההימורים על הספורט בישראל נמצאים דווקא בזירה הלא חוקית. זה אומר שאזור שני שלישים מהמהמרים מהמרים במקומות לא חוקיים משום שיש שם שני פרמטרים שהם שונים מהפרמטרים שקמים היום ב-טוטו וזה ה-לייב בטינג, האפשרות להמר במשחקים חיים, זה קיים אך ורק באופן לא חוקי בישראל ורבים הולכים להמר דווקא שם ולא מהמרים במסגרת חוקית של ה-טוטו. אגב, זה לוז-לוז. פעם אחת אדם עובר על החוק, פעם שנייה גם הכסף הוא כסף שחור והוא לא כסף שנמצא באוצר המדינה. הדבר הנוסף זה גם עניין היחסים. אנחנו יודעים שהיחסים שניתנים במקומות לא חוקיים הם יחסים הרבה יותר טובים כי ל-טוטו יש איזושהי מגבלה. יחסים, כלומר יחסי הזכייה. יחסי הזכייה. יחסי הזכייה במקומות הלא חוקיים הם הרבה יותר אטרקטיביים. זה גורם להרבה מאוד אנשים להמר במקומות לא חוקיים. כמובן שבכל מה שקשור ליחסי הזכייה, יש גם על ה-טוטו איזה שהן מגבלות כי ה-טוטו צריך לייצר איזה שהם אחוזי רווח בהתאם לחקיקה. לכן זה גם מגביל אותו בנושא היחסים. אלו דברים שכמובן לא נדון בהם בדיון הזה. אנחנו בסך הכול רוצים לעבור את חוק ה-טוטו, אבל אני עוד מניח שיגיעו ימים שזה גם יגיע לכאן לגבי העניין הזה, אם אני ושר האוצר נגיע להסכמות בעניין שינוי תוכניות הימורים וכולי. הכול בהתאם למה שסוכם ביני לבין שר האוצר, שדברים מן סוג הזה גם יגיעו לכאן באמצעות הסכמה בינינו ואז אתם תדונו כאן כמובן בחוק כי כל החוק כולו, ממש לבקשתי, יתקיים אך ורק בוועדת הכספים.

גם נושאים שיבואו לדיון בעתיד, הם יבואו לדיון בוועדת הכספים משום שאני חושב שזו הוועדה הכי מתאימה לדון בנושאים האלו, משום שיש כאן מרכיב כלכלי מאוד מאוד גדול ומאוד משמעותי. מי שלא יודע, המועצה להסדר ההימורים בספורט, נכון להיום, המחזורים שלה מגיעים ל-3.5 מיליארד שקלים, רווחים באזור של ה-800-700 מיליון שקלים בשנה, מה שכנראה מהווה רק שליש מסך ההימורים בישראל שכנראה עומד על כ-10 מיליארד שקלים לפי כל ההערכות. המשך הדברים שחשובים לגבי הצעת החוק. בהצעת החוק יש מרכיב חדש שגם לגביו הגענו לסיכום עם משרד האוצר. הגדלנו את סכומי השיווק. סכומי השיווק היו בעבר 46 מיליון שקלים והם עולים, על פי הצעת החוק הזו, ל-73 מיליון שקלים. הסכמי השיווק, זה אומר עוד כסף לספורט הישראלי, במיוחד הספורט המוביל, בתקווה שנוכל להרחיב את זה כמובן לכמה שיותר ענפי ספורט. זה גם מרכיב חשוב שיש היום בתוך החקיקה. מרכיב חשוב עד כדי כך אדוני השר שאמור באמת לעודד את המלחמה בהימורים הלא חוקיים.

זה חלק מהרציונל.

אנחנו רוצים לייצר איזשהו מנגנון למאבק בהימורים לא חוקיים. אנחנו יודעים שלמשטרה לא קל לטפל בסוגייה הזו וגם זה יכול להיות חלק מהדיון שיהיה כאן היום. בסוף הדבר שמבחינתי חשוב לומר, ואני אדם שמקפיד על התחייבויותיו, כמובן שאני לא יצאתי עם מלוא תאוותי בידי. החוק הוא לא בדיוק מה שאני רציתי. רציתי עוד כמה דברים אבל בסוף אני אדם שעומד בסיכומים והסיכומים שהיו לי עם האוצר לגבי הצעת החוק הזאת, מבחינתי הם סיכומים שמקובלים עלי ואני ארצה כמובן שהחוק הזה יעבור בשלוש קריאות בהקדם האפשרי, בהתאם כמובן להתמשכות הדיונים גם פה בוועדה ולאחר מכן גם בכנסת. אני יכול להגיד רק את השורה התחתונה. השורה התחתונה היא שמדובר בחוק שהוא חשוב, הוא חוק היסטורי, אנחנו מתקנים עוול, משרד התרבות והספורט שאחראי על עולם הספורט בישראל הוא המשרד שצריך להיות אמון על החוק הזה ועל הביצוע שלו, וגם על התפעול השוטף. חברי הדירקטוריון שצפויים להיבחר לתפקידים שם הם כולם יעברו את ועדת גילאור

אולי עכשיו יש לה שם חדש, אני חושב שהחליפו את גברת גילאור

ועדה שקובעת קריטריונים מאוד ברורים לכהונה כחברי דירקטוריון ויהיו שם אנשים טובים ואיכותיים שייקחו את המועצה לעוד הישגים ולעוד הצלחות. יושב כאן בחדר מנכ"ל המועצה מאיר ברדוגו שעושה שם עבודה נהדרת ואין לי ספק שיחד עם חברי הדירקטוריון החדשים שיגיעו, יהיו לך הכלים להמשיך ולהצעיד את המועצה להסדר הימורים בספורט לעוד הישגים גם בעתיד. אני חושב שאלו הדברים

אני מקווה שחברי הוועדה יתרמו ככל שהם רק יוכלו להצלחת החוק הזה, היתרונות, החסרונות שלו. אתם תעשו כאן את הדיון ואני בטוח שבסוף גם נצא בצורה הכי אופטימלית מהדיון הזה.

אני מאוד מאוד מודה לך אדוני השר. אני יודע שאתה שואף לכך שנשלים את המלאכה כמה שיותר מהר. יחד עם זאת אנחנו לא ממהרים לאף מקום. מדובר בחוק עם המון השלכות, חוק כבד, רחב, ואנחנו רוצים שהוא יחיה לאורך הרבה שנים. לחברי הכנסת ולנציגי האיגודים יש הרבה מה לומר. ככל שמה שיש להם לומר יהיה ענייני, אנחנו נפתח דיון, נצדיק אותו, נלמד, נפתח. אנחנו לא מגיעים בגישה מקובעת. ככל שצריך ללבן, להבין, לעשות אותו יותר נכון, יותר ספורטיבי ויותר משרת, כך אנחנו נעשה. אני מבקש להעביר את רשות הדיבור ליועץ המשפטי של משרד התרבות והספורט. בוקר טוב. הצעת החוק כוללת כמה מרכיבים שעיקרם במשטר התאגידי של המועצה, כדי לאפשר טיוב בפעילות התאגיד. מדובר בין היתר בהגדלת מספר חברי המועצה ל-11 חברים, שישה נציגי ציבור, שלושה נציגי משרד התרבות והספורט ושני נציגי משרד האוצר, להבדיל משבעה חברים שיש במצב הנוכחי, מתוך הבנה שהמספר של שבעה חברים הוא לא נכון וכי נכון להגדיל את מספר נציגי הציבור. יחס של שתיים, שתיים, שלוש. ההרכב הקודם הוא שתיים, שתיים, שלוש.

מדובר בשישה נציגי ציבור, שלושה נציגי משרד התרבות והספורט ושני נציגי אוצר. חשוב לי שכאשר אתה מציג איזשהו שינוי, תציג אתו אל מול מה שיש אותו רוצים לשנות. לא כולם בקיאים מספיק בנושא. בסדר. בנוסף מוצע להתאים חלק ניכר מההוראות הנוגעות לעבודת המועצה לפניות החקיקה העדכניות, בין היתר בכל מה שנוגע להיבטי ניגוד העניינים, להיבטי מינויים ותקופות כהונה, להיבטים שנוגעים לבדיקת מידע פלילי על חברי מועצה או על האפשרות לשקול מידע פלילי בהקשרים האלה, תחולת דינים רלוונטיים על חברי מועצה.

למשל קביעה - כפי שנהוג בתבניות החקיקה העדכניות - שחוקים מסוימים שנוגעים לצינון, למתנות ודברים כאלה, חוקי טוהר מידות, יחולו גם על חברי מועצה. הדברים הללו לקוחים מתבניות החקיקה העדכניות שנהוגות בחקיקה עדכנית שעוסקת במינויים, בניגודי עניינים ובסוגיות הללו. יש הוראות שנוגעות לאופן עבודת המועצה, למשל אפשרות של חברי מועצה לבקש דיון בעניין מסוים. דברים מסוג הזה. החוק מציע גם להסמיך את השר, ראשית, לקבוע תגמול לחברי מועצה. מדובר בתגמול המקובל על השתתפות בדיונים. יש אפשרות לקבוע כאן גם תגמול מיוחד ליושב ראש ולסגן יושב ראש כאשר סגן היושב ראש יהיה, לפי הדרישות שלנו, בעל מומחיות חשבונאית פיננסית כאמור בחוק החברות הממשלתיות - היום ההוראה הזו לא קיימת זאת נוכח חשיבות של התפקיד והאחריות המשמעותית שיש בו. בנוסף מדובר בהסמכת התאגיד לבדוק מידע פלילי ביחס לבעלי תחנות או מי שפועלים מטעמו של התאגיד. הסוגייה הזו היא משמעותית במיוחד לאחר כניסתו לתוקף של חוק המידע הפלילי. בעצם היום התאגיד לא יכול לבדוק מידע פלילי לגבי מי שמבצעים פעילות מטעמו, בעלי תחנות וכולי, ובשים לב לעובדה שמדובר בסוגייה של הימורים, ההסמכה הזו היא חשובה במיוחד. זו תוספת שהיא גם חשובה וגם דחופה מבחינת החוק. מוצע גם, כפי שאמר השר, להגדיל את הסכום במסגרתו התאגיד רשאי להתקשר עם גופי הספורט לטובת הסכמי שיווק ותפעול נוכח ההבנה שהסכום הנוכחי בעניין הזה הוא לא מספק מבחינת צורכי התאגיד וההתנהלות השוטפת שלו בהקשרים האלה. אלה בגדול העיקרים של החוק. כמובן שיש עוד פרטים בסעיפים השונים אבל אלה העיקרים שמוצעים בחוק. אני מאוד מאוד מודה לך. אנחנו נשמע בקצרה סקירה מנציגי משרד האוצר ונציגי משרד המשפטים. סקירה עקרונית כללית לפני שאנחנו צוללים לחוק. לאחר מכן תינתן רשות דיבור לחברי הכנסת. נעשה איזשהו ריצ'רץ' כי יש כאן נציגים של איגודים שירצו להתייחס. בבקשה, נציג משרד האוצר.

החוק הזה הוא חוק מאוד מאוד חשוב שבא לתקן מספר דברים באופן שבו מתנהלת המועצה להסדר ההימורים בספורט. כמובן שכחלק מהחוק באים לידי ביטוי העקרונות עליהם החליטה הממשלה, הקואליציה, בהסכמים לפיהם עוברות סמכויות להיות סמכויות בלעדיות של שר התרבות והספורט וחלק מהסמכויות שהיו סמכויות של שר האוצר עוברות להיות סמכויות משותפות כחלק מתפיסה שהמועצה חוזרת למשרד התרבות והספורט. בנוסף יש עוד כמה תיקונים כפי שהקריא אותם היועץ המשפטי של משרד התרבות והספורט.

אנחנו יכולים להגיד שהחוק בצורה הזו מבטא את ההסכמה הממשלתית לגבי הנושאים האלו. אנחנו חושבים שבתצורתו הנוכחית הוא חוק חשוב וחיובי. אנחנו גם נשמח שהוא יעבור כמה שיורת מוקדם כדי שעולם הספורט יוכל להתקדם ולקבל ודאות ומשרד התרבות והספורט יוכל לקדם את המדיניות שלו בצורה הטובה ביותר עם כל הכלים שיוכלו לעמוד בפניו. אני מודה לך. משרד המשפטים. שלום. יעוץ

משפט מינהל, משרד המשפטים. אנחנו עבדנו בתיאום ובשיתוף פעולה לכל אורך הדרך עם משרד התרבות והספורט. הצעת החוק בנוסח הנוכחי מתואמת איתנו ומקובלת עלינו. יש לנו הערות נקודתיות שנעלה בהמשך אבל ככלל, הדברים מקובלים עלינו. מה שנקרא, הגענו מוכנים. אני מתנצל מראש כי יש לי דיון ביוזמתי בוועדת הבריאות ואני צריך לצאת לשם אבל אני אומר בקצרה כמה דברים לגבי חשיבות הנושא. אני רוצה לברך אותך על המעורבות שלך. לא תמיד שר מכיר את תחום הספורט. אתה בא גם מהעולם הזה ולכן אתה בא גם מהעולם הזה ולכן קל יותר לשוחח איתך. ייאמר לזכותו שכל נושא שהוא נוגע, זה ליבת החיים שלו. כן. תגיד. רק אמרתי משהו טוב. אני מבקש למחות על המחמאה הזאת של חבר הכנסת טיבי. האיש דואג לעתידו. ברגע זה ממש אין לי סיכוי להיבחר שוב בפריימריז. אנא ממך. האמת, זאת עובדה. אני כאן בגלל נושא מרכזי הספורט. המרכזים האלה בדרך כלל תומכים ישירות בקבוצות ואני מבין שהאוצר לא כל כך קואופרטיבי בנושא הזה של המשך תמיכה במרכזים. כל פגיעה במרכזים תפגע בקבוצות, ואגב, בעיקר בליגות הנמוכות. לכן אדוני השר, אני בטוח וכך גם כל חברי הכנסת, אני לא מכיר חבר כנסת שעמדתו שונה בנושא הזה ומקווה שהנושא הזה יוסכם בינך לבין משרד האוצר, שר האוצר. כאן זו ועדת כספים וזו עמדתי. אני הולך לוועדת הבריאות. חבר הכנסת טיבי, אני חושב שמבחינתך זו הזדמנות לאחל לשחקני הנבחרת, יהודים כערבים כאחד, שינצחו את המשחק בחצי הגמר ביום חמישי. אני יודע שאתה מתלהב מהעובדה שרוב השערים שמובקעים, מובקעים על ידי חברינו מהמגזר הערבי, אבל אין שאלה שאנחנו מראים שאנחנו יכולים גם לחיות ביחד ולגם לנצח ביחד. הלוואי שתגיד את זה על תחומים אחרים. האמת, אני מאוד מרוצה מההשתלבות של השחקנים הלא ערבים בנבחרת. תודה רבה לך חבר הכנסת אחמד טיבי. אני מבקש להעביר את רשות הדיבור למנכ"ל המועצה להסדר הימורים בספורט, מר מאיר ברדוגו. אמרתי שנוכל לשמוע את כולם ונשלב בין הדוברים. תודה רבה אדוני יושב ראש הוועדה. ראשית, אני רוצה להודות לשר התרבות והספורט מר מיקי זוהר, שמעדות אישית אני יכול להעיד שמהיום הראשון שלו בתפקיד, ואפילו יום לפני שהוא נכנס באופן רשמי לתפקיד, הוא כבר היה כולו בעיצומה של עבודה על החוק הזה שאנחנו היום התכנסנו כולנו לדון בו. הוא מבין את החשיבות של ה-טוטו לספורט הישראלי, הוא מבין את הפעילות של ה-טוטו והוא ציין שתי נקודות שבעצם מעידות. השתתפתי בעשרות דיונים באולם הזה ובאולמות אחרים בכנסת ומעולם לא היטיב חבר כנסת לתאר את הנחיתות שנמצא בו ה-טוטו בשנים האחרונות ובכלל אל מול ההימורים הלא חוקיים שמאבדים שליטה בשנים האחרונות, הימורים שלפי דוח שלפי דוח מרכז המחקר והמידע של הכנסת כבר נמצאים בהיקפים של 19, 20 מיליארד שקלים. אני רוצה להוסיף עוד מילה על מה שאתה אומר. לא רק שההימורים הלא חוקיים הולכים ומתגברים בהיקפים שלהם אלא הם כבר מתחילים לחלחל לתוך אירועי ספורט ומשפיעים על תוצאות ספורט. אנחנו יודעים שבליגות הנמוכות, שגם עליהן יש הימורים לא חוקיים וגם לפעמים

לפעמים יש מעורבות - והיו המון תחקירים על העניין הזה בתוצאות ספורט משום שההימורים הלא חוקיים יודעים להשתלט גם על האירוע הזה. לכן טוב שהזכרת גם את הנושא הזה. אני יכול גם לתת דוגמה. למשל אירועים שבהם מעכבים פתיחה של משחקים או מפוצצים משחקים למשך מספר דקות. לנו יש אינדיקציות שיש שם מעורבות של ארגוני פשע בהימורים לא חוקיים. זה חודר ומחלחל ופוגע גם בספורט. מי שחושב שאפשר להפריד ולנתק בין הימורים על ספורט לספורט,

מה עם קידום הרעיון להקים איזשהו גוף משטרתי שיוכל לאכוף את זה? בנושא של הגוף המשטרתי אני הגשתי שאילתה ועשינו כאן דיון. פנינו לשר לביטחון לאומי. תכף אתה ברשות דיבור ותוכל להתייחס. אני אשמח לשמוע את גישת ועמדת המשרד לביטחון לאומי. ברשותך, אני אסיים.

אתה נגעת בדבר שפתח אצלי משהו שאני דוגר עליו והיה לי חשוב לומר, אבל אתה ממשיך בדבריך. רק נתתי להם חומר להתארגן. בעיקורן אנחנו כמובן חלק ולחלוטין מתואמים עם השר בכל מה שקשור לחקיקה הזאת. בכל זאת אני מרגיש חובה אני מניח שזה יעלה במהלך הדיונים, הגשנו את זה גם במסגרת ההסתייגויות שלנו להצעת החוק במסגרת הפרסום להערות הציבור לומר שיש לנו שתי הסתייגויות עיקריות בנוגע לסעיף 8(ג) ו-8(ד) בחוק. אנחנו חושבים שבנוסח הקיים הם סותרים האחד את השני. אני חושב שאם אנחנו מתחברים לנושא של המאבק והנחיתות שלנו מול ההימורים הלא חוקיים, אני חושב שסעיף 8(ג) מעמיק את הבעיה ומציב אותנו בעמדת נחיתות עוד יותר גדולה אל מול ההימורים הלא חוקיים. אני חושב שסעיף 8(ג) בנוסח הקיים רק יחזק את ההימורים הלא חוקיים. סעיף 8(ד) למה? יש כאן החרגה. היא מבהירה שהאדם שהשתתף בהימורים חוקיים. היא מבהירה, חוקיים. זה אומר שמה שלא חוקי, הוא לא.

סעיף 8(ג) מדבר על הפרסים לציבור שאנחנו רשאים לתת ללקוחות שלנו. אנחנו כבר היום בפרסים והשר מכיר את זה היטב, את הסוגייה הזאת נמצאים בעמדת נחיתות מאוד מאוד גדולה ביחס להימורים הלא חוקיים. אנחנו מציעים את המוצר שלנו במחיר הרבה יותר גבוה לצרכן, ביחס להימורים הלא חוקיים ולכן הצרכנים מעדיפים ללכת להימורים הלא חוקיים. אני בכוונה מפשט את העניין. אנחנו צריכים להיות יותר אטרקטיביים ברמת המחיר של המוצר שלנו ללקוחות כדי להיות תחרותיים להימורים הלא חוקיים, אם אנחנו רוצים להיאבק בהימורים הלא חוקיים. כרגע בהצעת החוק אנחנו רק מחמירים את המצב ואני חושב שבמסגרת הדיונים אצלך בוועדה, אדוני היושב ראש, אנחנו נצטרך לתקן את העניין הזה. הסעיף הנוסף הוא 8(ד) בחוק. נמצאת איתי סמנכ"לית השיווק של ה-טוטו, נמצאים כאן גם גופי הספורט. אני חושב שבנוסח הקיים בו מגדירים מה הן המטרות לשמן אנחנו יכולים ורשאים לחתום הסכמי שיווק עם גופי ספורט, הן מטרות מוגבלות מאוד שכבר היום נמצאים כאן נציגי גופי הספורט שאני חושב שיוכלו להעיד עדות ראשונה מתקשים מאוד לספק את התמורה השיווקית. אני יכול להעיד על מכתב שקיבלתי אתמול ממנכ"ל איגוד הכדור-יד שמספר לי שהוא מתקשה לעמוד במכסת השידורים. זה לא תלוי בו אלא זה תלוי בגוף המשדר של המשחקים ולכן הוא לא יכול לתת לי את התמורות השיווקיות-התפעוליות כפי שהן מוגדרות בהסכמי השיווק. לכן, אם אנחנו רוצים באמת לחלק ולתת את התמורה הנקובה כרגע בהצעת החוק, אנחנו צריכים לשנות את ההגדרה כך שלכולם יהיה יותר נוח ותהיה אפשרות לעשות את זה. הכול כמובן בהתאם למטרות העסקיות שלנו. הכוונה להגדיל את התקציב? לא להגדיל את התקציב. אני לא נוגע בהגדרת התקציב. אלה סיכומים שהשר הגיע אליהם מול אגף התקציבים ואנחנו מקבלים את זה בהבנה ובהסכמה מלאה. אני מבקש להבהיר בעניין הזה שאני מתנגד לתוספת בהסכמי השיווק. הסכמי השיווק של 73 מיליון שקלים, זה סכום שמניח את הדעת. הם כמעט הכפילו את עצמם. וזה גם סיכום אליו הגעתי עם האוצר. אדוני השר, כיום בחוק זה 70 מיליון שקלים. אני חושב שאלה היו 73, לא? 70. מה שכתוב. אני זוכר 73 מיליון. אתה יכול להתייחס בבקשה ל-לייב בטינג? יהיה לייב בטינג? אני לא רוצה לדבר בשמו של השר. אולי תשאל אותו. השר דיבר גם על היחסים וגם על ה-לייב בטינג. כבוד השר דיבר על ה-לייב בטינג הלא חוקי. זה מה שיש היום. השאלה האם יהיה או עתיד להיות בהסדר ההימורים החוקי. אני יכול לענות על זה. אני לא יודע לומר אם יהיה או לא ואני גם לא יודע אם תהיה השוואת יחסים אבל אני כן מתכוון לפעול מול שר האוצר להגיע להסכמה בנושא הזה. כפי שציינתי גם בחוק, יש צורך בהסכמה ביני לבין שר האוצר כדי שהנושא יבוא לדיון כאן בוועדה. אם אני ושר האוצר נסכים על עניין השוואת יחסים והימורים חיים, זה יגיע לדיון בוועדת הכספים, ייערך כאן דיון וועדת הכספים תחליט האם לאשר את זה או לא לאשר את זה.

זה לא במסגרת החוק. לא. רק אם וכאשר אני והשר נגיע להסכמה שזה הדבר ששווה לדון עליו כאן בוועדת הכספים. אני חושב שלפני כן אדוני השר, אנחנו נצטרך ללמוד מה עתידות להיות ההשפעות ועד כמה זה באמת אמור למגר את עידוד המושג שנקרא לייב בטינג לפני שאנחנו רוצים לקדם את זה באופן חוקי. יכול להיות שקידום באופן חוקי חושף עוד אוכלוסיות שלא הורגלו לכך ולאחר שהן יכירו את האופן החוקי באמצעות שיווקים ויחסי זכיות וכולי, הם יפנו לערוצים הלא חוקיים ובכך אנחנו מנסים להיאבק.

יכול להיות שזה גם יעביר אנשים מההימורים הלא חוקיים להימורים החוקיים.

ולכן תצטרך להיות עבודת מטה מקדימה.

אני אגיד משהו חשוב. אני חושב שהיושב ראש נתן דגש חשוב. זה באמת צריך להתחיל בדיון כאן בוועדת הכספים שתדון בנושא ובכלל תביע את עמדתה האם זה נכון או לא נכון. זה צריך להיות מלווה במחקרים. יש הרבה היבטים בנושא הזה. בדיוק. זה צריך להיות מלווה במחקרים מעמיקים שבאמת יבררו את הבעיה. לאחר מכן אם ועדת הכספים תביע את עמדתה באופן כזה שנראה לה סביר שנשקול את הדבר ברצינות, אז זה יעבור לשיח ביני לבין שר האוצר. אם אני ושר האוצר נסכים על זה, זה יכול לחזור לדיוני הוועדה באופן רחב יותר ומעמיק יותר על מנת באמת לקבל החלטה,

זה באמת מסלול נכון ואני חושב שכדאי לאמץ את ההצעה. אני אצפה שלפני שתהליך הבדיקה בינך לבין שר האוצר יתקיים, תצטרך להיות עבודה מקדימה. זה מה שאמרתי. היועצת המשפטית . הערה קטנה בעניין הזה שבמובן מסוים כן קשור גם להיבט שעולה כאן בהצעת החוק וזה שינוי הוועדה המאשרת. מוצע כאן לשנות את הוועדה שמאשרת את תוכניות ההימורים. היום זאת ועדת החינוך, התרבות והספורט. נכון, וזה עובר לכספים. לפי הצעת החוק, שיש בזה גם היגיון מסוים לאור העובדה שיש שיקולים שונים ומורכבים בהקשר של תוכניות ההימורים והפרמטרים, מצד אחד עידוד התמכרות, מצד שני אולי פיקוח על ההימורים החוקיים ושזה לא ייכנס להימורים הלא חוקיים ומצד שלישי אולי לא להגדיל את שוק ההימורים באופן כללי כאשר זו גם הגישה של משרד האוצר שהייתה ברפורמה הקודמת. לכן הוועדה המאשרת תהיה מה? פה מוצע שזאת תהיה ועדת הכספים וזו סוגייה לדיון כי השיקולים ששוקלים - - - זאת סוגייה לדיון, צודקת. אני חושב שחברי ועדת הכספים יצטרכו להכריע שהנושא צריך להיות דווקא כאן בוועדת הכספים משום שאני סברתי שוועדת הכספים היא המקום הנכון לדון בנושא הזה. אין שום מניעה לקיים דיון בנושא הזה גם בוועדת החינוך אבל ההצבעה וההכרעה לעניות דעתי צריכה להיות בוועדת הכספים משום שוועדת הכספים עוסקת בעניינים הרחבים יותר, בנושאים שגם קשורים להשלכות רוחביות, בנושאים כלכליים-חברתיים. לכן סברתי שהמקום הנכון הוא דווקא ועדת הכספים. זה יגיע לדיון כשנגיע לסעיף עצמו. לגישתי נכון יהיה שמי שהולך להצביע בקצה, שזו ועדת הכספים, גם דיוני העומק המקדימים יתנהלו כאן ולא בוועדות אחרות כדי שלא יהיה נתק באינפורמציה ובשיח שחברי הכנסת אמורים להצביע על הקצה שלו. אני אסיים, אחדד ואומר שאין לנו שום בקשה או רצון להגדיל את 70 מיליון השקלים. זה כמובן הוסכם בין השר לבין משרד האוצר ואנחנו כמובן בעד הסכום הזה אבל על מנת שהסכום הזה יהיה לו תוקף ומשמעות ולא עוד מספר בהצעת החוק שיהיה קשה לממש, אנחנו חושבים שצריך לדון בהגדרה, במטרות לשמן אפשר לחתום את אותם הסכמי שיווק ואני מניח שיינתן לזה ביטוי בהמשך הדיונים בוועדה. הקשבנו. כבוד השר ביטא את עמדתו באופן ברור. ככל שנידרש, נדון בזה. חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, בבקשה. קודם אני רוצה לשאול לגבי הוועדות ולאחר מכן אני אשאל שאלה נוספת. לגבי הוועדות. אפשר להגיד את זה כמעט על כל נושא לגבי ועדת כספים, אם יש ועדות שעוסקות בחוק. אני באמת שואלת כדי להבין. אם יש ועדות שמכירות את החוק, מכירות את החוק הקודם, מכירות את הנושא הזה לעומק, ועדות שבזה הן עוסקות, אז למה דווקא ועדת הכספים? אני לא באה להטריל אלא אני שואלת באמת. היא שואלת שאלה עניינית. שאלה עניינית, גם התשובה עניינית. מדובר בנושא כלכלי. לשר יש עמדה. ההשלכות הן רחבות מאוד. לכל הצעת חוק יש היבטים כלכליים. כן, אבל כאן זה נושא כלכלי גרידא. אני רוצה לענות. אני חושב שהתשובה שלי תספק אותך. נכון להיום המועצה להסדר הימורים בספורט מטפלת במחזור כלכלי של 3.6 מיליארד שקלים. אלה סכומים שהם יחסית לא קורים בכל נושא ונושא. הוספתי והדגשתי שההימורים הלא חוקיים כנראה הם פי שניים מהמחזור הנוכחי, אם לא יותר. זה אומר שבמצטבר יכול להיות שהדיונים שיהיו בוועדת הכספים יהיו על 10 מיליארד שקלים. אני חושב שבסדר גודל כזה מוטב שזה יתקיים בוועדה שאמונה על הנושאים הכלכליים של מדינת ישראל. זה פעם אחת. פעם שנייה, אין שאלה שאם יש שאלות חברתיות בכל מה שקשור להשלכות הרוחב של ההימורים בישראל, התמכרויות, פגיעה במשפחות, הרס בתים, נוער, זה דבר שעדיין יכול להתקיים בוועדת החינוך כדיון. יהיו שם דיונים, יהיו שם נושאים,

אני אדבר, אני אשמע אבל ההכרעות בנושא של החוק הזה, לעניות דעתי צריכות להיות בוועדת הכספים בגלל המשמעויות הכלכליות הרחבות מאוד שיש כאן וזו הסיבה שביקשתי שזה יהיה בוועדת הכספים,

מספרים שכמעט בכלל הם לא נמצאים בנושאים נוספים. יש כמה נושאים שמגיעים לסכומים האלה אבל 10 מיליארד שקלים שקשורים לנושא אחד, אני חושב שצריך להיות נדון בוועדת הכספים. זו הסיבה.

שאלה נוספת. בסעיף 2(2) היה ייצוג לנשים והבנתי שהסעיף הזה הוסר לחלוטין. להיפך. אדוני היועץ המשפטי.

אנחנו מחילים במתכונת הנוכחית את כלל ההוראות שיש בחוק החברות הממשלתיות בכל מיני הקשרים. בין השאר יש שם הוראות שנוגעות לייצוג הולם והן יחולו. המחשבה הייתה שנכון להחיל את הוראות חוק החברות הממשלתיות גם לגבי ייצוג הולם וגם לגבי דברים אחרים.

ממש ההיפך. זאת אומרת, אין ירידה בייצוג. יש עלייה? שמרנו על ייצוג נשים בדיוק בהתאם לכל חוק החברות הקיים. היחס גדל כי מספר החברים גדל?

המספר גדל ולא היחס. מספר החברות בוועדה יגדל כפי שמספר החברים גדל. אתה רוצה לומר את המספר? חוק החברות הממשלתיות מדבר על חובה של ייצוג הולם. הוא לא מדבר על קביעה מספרית בהקשר הזה. כיוון ששינינו את הרכב המועצה ואנחנו גם לא הולכים עכשיו לקבוצות - במודל הקודם היה שמכל אחת מהקבוצות, תהיה לפחות אישה אחת ועכשיו יש לנו שלושה חברים במקום אחד, שני חברים במקום שני ושישה חברים נציגי ציבור. המחשבה הייתה שנכון להחיל בהקשר הזה, כמו בהקשרים אחרים, את ההוראות שיש בחוק החברות הממשלתיות על ייצוג הולם שנכונות לכל החברות הממשלתיות, לכל התאגידים הציבוריים ויחולו גם כאן. אם אנחנו מדברים על מועצה של 11 חברים, כמה נשים?

ההוראות של חוק החברות הממשלתיות חלו גם קודם כי זה תאגיד שהוקם בחוק. זאת אומרת, אין כאן שינוי. אלה הוראות של ייצוג הולם שמחייבות לעשות ככל הניתן שיהיה ייצוג הולם ושוויון בין המינים. זה לא מחייב. החוק הקיים מחייב אישה אחת לפי כל פסקה. בכל זאת זה יותר חזק. אי אפשר להגיד שזה נשאר בדיוק אותו הדבר. לכן שאלתי למה הוציאו את הסעיף. יש הוראה כללית של ייצוג הולם. את ההוראה המחייבת מציעים כאן למחוק. אני מבקש לעקוב אחרי המינויים ולהחמיא לי או חלילה לבקר אותי על אי מינוי ראוי של מספר נשים. אני מניח שהנושא הזה, לפחות מבחינתי, יהיה מכובד מאוד. זה דבר שגם לי באופן אישי הוא מאוד חשוב.

אבל אני לא חוששת ממך אלא אני חוששת משרים אחרים.

החוק הוא לא רק החוק שלך אלא הוא חוק שהוא בלי קשר לשר. אני רוצה לוודא שייצוג נשים הולם נמצא שם למרות שהסעיף הזה הוסר. אני כן אומר שהמחשבה הייתה שנכון להתייחס להוראות שיש בחוק החברות הממשלתיות לגבי ייצוג הולם שהן לא קובעות הוראה מספרית אבל הן מחייבות, שיינתן ביטוי לייצוג הולם גם לנשים וגם למגזרים אחרים. אבל אם הוא לא אומר מה זה ייצוג אומר, מה זה עוזר לי? יכול להיות שבעיני שר אחד ייצוג הולם זה אפס ואצל אחר ייצוג הולם הוא 10. לא. ייצוג הולם לא יכול להיות אפס וגם ועדת גילאור שבודקת את המינויים נותנת את דעתה במסגרת החלטות על אישור מינויים לשאלת ייצוג הולם, גם לנשים וגם לקבוצות אחרות שזכאיות לייצוג הולם לפי חוק החברות הממשלתיות. העניין הזה נבחן ובמקרים שבהם אין די ייצוג הולם, ועדת גילאור גם יודעת לא לאשר מינויים או לדרוש. למה זה לא בחוק? זה לא שזה לא בחוק אלא זה הוסר מהחוק. לכן אני שואלת למה זה הוסר ולמה אי אפשר פשוט להשאיר את הסעיף הזה. הסיבה שזה הוסר היא כי היינו במקור של שבעה חברים שנאמר שמכל אחד משלושת הסקטורים תהיה אישה.

שלוש נשים בלבד. מתוך שבעה. אם יש 11, בוא נרשום בחוק חמש. זו החלטה שאפשר לקבל אותה. אנחנו חשבנו שנכון כרגע ללכת למודל הכללי שקיים בהקשר הזה שמתייחס גם לייצוג הולם של נשים וגם של קבוצות אחרות שזכאיות לייצוג הולם. עוד שאלה לגבי ראש המועצה. מאחר ויש לו זכות, הוא בעצם כמו עוד חבר מועצה. הבנתי שאם יש תיקו, המשקל שלו הוא זה שיכריע. כלומר, יש לו הרבה מאוד כוח וסמכות. האם אפשר לתת לו עוד גורם של בקרה לצורך העניין?

כתוב שהשרים הם אלה שיסמיכו אותו. השאלה אם אין מקום להתייעצות נוספת על מי יהיה היושב ראש.

עוד בקרה מי יהיה היושב ראש ועוד בקרה על הכוח שיש לו. לגבי כל נציגי הציבור, נדרשת התייעצות עם המועצה הלאומית לספורט לגביהם וכל נציגי הציבור כולל יושב ראש וסגן יושב ראש צריכים לעבור את ועדת גילאור כאשר הדרישות לפי חוק החברות הממשלתיות ליושב ראש הן... בהקשר הזה. לגבי העניין של הקול הכפול בהצבעה, שוב, זה חלק מההתאמות שעשינו. אין לי בעיה שיש לו את הסמכות הזאת. אני רק אומרת שמאחר שיש לו את הסמכות, לתת עוד בקרה על מי האיש. גם בעניין הזה, זאת הוראה מקובלת בחקיקה עדכנית כדי להבטיח שבמצב של שוויון קולות, יהיה כלל הכרעה. עם זה אני מסכימה. לא זאת הייתה ההסתייגות שלי. שאלה אחרונה. למה מגדילים את תקציב הפרסום? השיווק. תקציב השיווק, רובו ככולו, ילך לקבוצות הספורט. למשל, סתם דוגמה, יש את ליגת העל בכדורגל וליגת העל בכדורסל, גם ליגה לאומית בכדורגל לא בטוח לגבי ליגה לאומית בכדורסל - והם בדרך כלל מקבלים הסכמי שיווק. זאת אומרת, הם קוראים לליגה ליגת ווינר או משהו שכזה. כתוצאה מזה הכסף של השיווק הולך למינהלות שמנהלות את הקבוצות ואז הקבוצות מקבלות את החלק שלהן. כאשר אנחנו מדברים על 70 מיליון שקלים, זה בעצם דה פקטו 70 מיליון שקלים לעולם הספורט שמחזק את הקבוצות המקצועניות. זה נותן להן תקציבים יותר גדולים. זה אומר שהקבוצות שלהן יותר חזקות ויותר טובות. זו הסיבה שהגדלנו את הסכמי השיווק. אני חייב לומר שרציתי להגדיל אותם הרבה יותר. רציתי שיהיו סכומים של 150 מיליון שקלים, אבל בהסכם אליו הגעתי עם משרד האוצר סיכמתי על 70 מיליון שקלים. סיכמנו על 70 מיליון שקלים ואני עומד בסיכומים על אף שרציתי הרבה יותר. אני רוצה לחדד את הדברים שאמר השר. זה לא תקציב השיווק אלא זה תקציב הסכמי השיווק עם גופי ספורט. זה משהו אחר. זה משהו אחר. זה לא תקציב השיווק של ה-טוטו. זה תקציב הסכמי השיווק. לכן השאלה שלי הייתה. שאלתי למה צריך להעלות תקציב של שיווק. ל-טוטו יש גם את החלק הפרסומי. בדיוק כמו שאמר השר, וזה מתחבר גם לדברים שאני אמרתי, על מנת לאפשר המשך פיתוח הליגות, שדרוג הליגות, קידום הליגות, יש צורך בתקציבים. אנחנו הצענו שזה יבוא מהתקציב של הסכמי השיווק אבל - זה מתחבר לדברים שאני הצגתי - ההגדרה כיום בחוק היא מאוד מאוד מצומצמת כדי שאפשר יהיה לעשות שימוש אמיתי בתקציב הזה לטובת המטרות הללו. לא נשכח שהספורט הישראלי זה לא רק ליגת העל וליגה שנייה. הסכמי השיווק הם לא רק עם ליגת העל. נמצא כאן יושב ראש מינהלת ליגה הלאומית בכדורגל. גם לו יש הסכם שיווק. מדובר כאן על ליגה ראשונה ועל ליגה שנייה. חבר הכנסת דוידסון, אני מבין מאיזה כאב ותסכול אתה מדבר. מיד תהיה ברשות דיבור. תודה רבה חברת הכנסת שיר. אני רוצה שוב לחדד ולומר שכל עניין הגדלת התקציב להסכמי השיווק זה אחד מהכלים שאמורים לסייע למועצה להיאבק בהימורים הלא חוקיים. אני לא יודעת אם כרגע זה מנוסח ומאפשר את זה. זה לא עוזר למאבק בהימורים הלא חוקיים. לכן אנחנו בודקים את זה, כדי לראות שזה מנוסח. תן לי לומר משפט. אל תאמר משפט. קבל עכשיו את רשות הדיבור. אני רואה מה זה עושה לך. למדתי השבוע שלכל משפט שאני אומר בכנסת, אני צריך לעשות גילוי נאות. אני הייתי יושב ראש איגוד השחייה, הייתי חבר ועד אולימפי, כל חיי עסקתי בספורט, עסקתי עם, מול ולצד כל האנשים שנמצאים כאן בספורט הישראלי. אני שם את זה על השולחן. צריך להבין דבר אחד. בשנת 2019 קרה דבר שעשה רע לספורט הישראלי. גם משרד הספורט מבין שהחוק שהעבירו ב-2019 וכל השיטה של העברת כספים לספורט הישראלי - - - האמירה, נדמה לי שזה קצת יומרני. גם משרד הספורט יודע שזה רע. השינוי שהתבצע ב-2019 התבצע בחסות ובקידום מי שהייתה שר התרבות והספורט. זה לא שהם יודעים.

משרד הספורט יכול לייצג את עצמו. משרד הספורט כאן והוא יוכל להציג את עמדותיו ולהתגונן. תאמר את עמדתך. מה שקרה ב-2019, אני אסביר לך כדי שתבין, זה ששינו את כל צינור העברת הכספים לספורט הישראלי, צינור שהיה יוצא מהכלל מסודר, מאורגן ובזמן לכל האגודות, האיגודים, המרכזים והספורט הישראלי. הצינור היה ה-טוטו והצינור היה מעולה. ב-1 בחודש קיבלו את הכסף, ידעו כמה כסף הולכים לקבל, באיזה תאריכים יקבלו אותו. צריך להבין שאגודה בקריית שמונה שמנהלת אותה ציפורה בן שושן, שיש לה 50 ספורטאים באגודה ואין לה אפילו משרד, לא יודעת להתנהל מול משרד הספורט ומול האוצר ולא יודעת איך להתנהל מול הכללים שהלכו והפכו להיות כבדים יותר. יש לך כאן קונצנזוס. אנחנו ממש מבינים את מה שאתה אומר. אנחנו ניאלץ להתמודד עם זה ולתת לזה מענה.

יש לנו כאן הסתייגויות שהגיש ולדימיר ואנחנו נדבר על זה. מה שקרה זה שבשלוש השנים האחרונות נסגרו כ-150 אגודות ספורט בגלל הקשיים שנוצרו במשך השנים מ-2019. הייתה הוראת שעה. הוראת השעה קבעה שעדיין אגודות יוכלו לקבל דרך ה-טוטו וכל השאר צריכים להתמודד דרך משרד הספורט. חבר'ה, תבינו שאגודות קטנות לא יכולות להתמודד. זאת פגיעה בפריפריה, זאת פגיעה דווקא באגודות החלשות. כשאתם מדברים על 70 מיליון שקלים הסכמי שיווק, זה נהדר, אבל זה לליגת העל ולליגת המשנה בכדורסל. זה לא לאגודת שחייה או כדור מים או כדוריד או כדור עף או טניס שולחן שנמצאים במדינת ישראל. פעם אחת הם לא מקבלים את הכסף בזמן, תנסו אתם לנהל עסק בלי לדעת מתי יגיע הכסף, כמה אתה תקבל, איך אתה יכול לסגור מתקנים, איך אתה בכלל יכול להסתכל קדימה.

ואז לאן מגיעים כל המסכנים האלה? למרכזים. אני אספר לכם שבתקופת הקורונה המרכזים הצילו 80 אחוזים מהספורט הישראלי כי הם היחידים שיכלו לעזור, לשלם למאמן משכורת, לשלם למדריך משכורת. מדובר על כסף קטן אבל בשביל האגודות זה כסף ענק. בלי הכסף הזה הם לא יכולים לשרוד. הדבר הזה חייב להשתנות. חייבים להחזיר חזרה את מה שהיה לפני 2019. משרד האוצר לא מבין מה זה ספורט ישראלי, מה זה לנהל אגודת ספורט, מה זה שאין לך לשלם משכורת למאמן, מה זה שאתה אומר לילד שהוא לא יכול להתאמן כי לקחו את המתקן כי אין לך 2,000 שקלים לשלם עבור המתקן. אותם זה לא מענין. אנחנו גם כך במצוקה במדינת ישראל, אנחנו במספר הכי נמוך ב-OECD של מספר הספורטאים באיגודי הספורט, כ-1.2 אחוז מהמדינה. במדינות מתוקנות זה 20, 25 אחוזים. כל זה כי קשה. תבינו כולם שלספורט הישראלי בסוף מגיעים 260, 270 מיליון שקלים. זה מה שמגיע לאיגודים. לספיישל אולימפיק, לפארה אולימפיק. זה מה שמגיע. זה הכסף. זאת בדיחה. העברנו תקציב עכשיו, נכון אדוני היושב ראש? שמעת את הסכומים. מה שמגיע בסוף לאיגודי הספורט, אלה 260 מיליון שקלים. בדיחה עצובה. כואב לי על זה כי כל החיים עסקתי בזה. אני יודע מה הספורט עושה לילד בחברה הערבית, בחברה המוחלשת, איך הוא מוציא אותו מסמים, מאלכוהול, מפשע. אני יודע איזו מסגרת מהווה הספורט. כל הזמן להקשות, בירוקרטיה, אתם לא מבינים בכלל מה זה אגודה. הדבר הזה, חייבים להפסיק את זה. שלפחות יקבלו את הגרושים שלהם בזמן ובצורה מסודרת. ביטאת היטב את עמדתך. משפט אחרון. מתחילת השנה המרכזים לא קיבלו כסף. אתם יודעים מה קורה בעקבות זה? עוד 50 אגודות נסגרו כי אין להם למי לפנות ואף אחד לא מבין את זה. אני מדבר מדם לבי. זה לא פופוליזם אלא מדם לבי. הדבר הזה נפסק ואני אלחם על זה עם שאר חבריי כי כולם מבינים מה הספורט עושה למדינת ישראל וכמה הוא חשוב. אנחנו לא ניתן לזה להמשיך. לא ניתן לזה להמשיך. משפט אחרון בנושא הימורים בלתי חוקיים,

היית בוועדה,

אתה אפילו הסכמת לממן את היחידה המשטרתית או לעזור. אדוני היושב ראש, אני אקרא לך משפט אחרי דיונים שעשיתי וגם שאילתה שהגשתי. בשנת 2016 התקבלה החלטה מספר 1,092, החלטת ממשלה, שסעיף 9 קבע שיש להקים יחידת אכיפה משולבת למאבק בהימורים הלא חוקיים. יחידה זו טרם קמה למרותש בדיון שנערך בכנסת ביוני 2022 הודיע משרד האוצר שהתקציב עודנו שמור וממתין לשימוש. עד היום לא קיבלתי תשובה מהשר בן גביר. אני רודף אחרי המשרד שלו, אני לא יודע אם הם כאן.

מיד הם יתייחסו. אם אתם רוצים לנסות לעצור את ההימורים הבלתי חוקיים, תתחילו לזוז כי הכסף קיים, יש החלטה אבל אתם לא עושים עם זה כלום.

מיד נציגי משרד לביטחון

אני מודה לך.

לעשות גם צדק ולשקף את המגבלות שהיו בקונסטלציה הקודמת. העברות, בזמנו כשזה עבר ל-טוטו, היו תלויות הכנסות וההסדר היום בא ונותן הקצאה מוגדרת וברורה שלא תלויית הכנסות ורווחים והיא זורמת כצינור ישיר מהאוצר. לצד כל מה שאני אומר כרגע, אני פונה לאוצר ואני מבקש את ההתייחסות שלכם וגם של משרד התרבות. משרד האוצר אמון על העברת ההקצאות והתמיכות. אנחנו יודעים שלא הייתה כוונת מכוון בשינוי הקונסטלציה להעביר את זה לאוצר ואז האוצר מעביר את ההקצאות והתמיכות. לא הייתה כוונה רעה להכשיל ולמוטט אגודות. אתה מדבר על נושא שהוא כאוב.

גם מי שעוד לא התמוטט, הוא מרגיש את הכאב, את התסכול ואת הירידה בפעילות והרבה פעמים מדובר במי שמתפעל ועומד מאחורי הקלעים, אנשים שמגיעים עם הנשמה והם עושים את זה מתוך שליחות כי ביזנס גדול אין באזורים האלה. בספורט תחרותי לא מרוויחים אלא רק מפסידים. כבוד היושב ראש, אני חושב שאם נכונים הנתונים שסימון אומר כאן, שנסגרו 150 אגודות, חייבים לתת את הדעת על הנושא הזה. משהו כאן לא עובד טוב. אני מבקש את ההתייחסות גם של משרד הספורט. אני לא בטוח שבאמת כל מי שקרס, קרס רק בגלל שמסלולי העברות התמיכות וההקצאות לא הועברו בזמן אבל אין ספק שיש להם חלק.

הרוב הם בפריפריה. חייבים לתת את הדעת על כך, גם משרד האוצר וגם משרד התרבות והספורט.

אני דורש גם ממשרד האוצר - אתה צודק וגם ממשרד התרבות והספורט להתייחס ולתת לנו ערובות איך באמת תהליכי הזרימה של מי שאמור לקבל, יודע מתי הוא מקבל, כמה הוא מקבל, ממי הוא מקבל כדי שהוא ידע איך לכלכל את צעדיו ולהיות רציני כלפי מי שהוא שוכר את שירותיו. אם בן אדם מעסיק מאמן והמאמן לא בטוח שהוא יקבל את השכר שלו,

אנחנו באמת לא רוצים למוטט אותם. גם אם מגיע, ומגיע מאוחר מדי, זה לא שווה. אם יש לכם כרגע אפשרות להתייחס, תתייחסו. אם לא ואתם צריכים לארגן את עצמכם, אני אעביר את רשות הדיבור לחברי הכנסת. הייתי שמח להתייחס. סמנכ"ל תקצוב, תכנון ואסטרטגיה, משרד התרבות והספורט. אני רוצה להגיד שמבחינת המשרד הרפורמה היא רפורמה טובה

היא לא מושלמת. אתה מדבר על המסלול של 2019?

אני רוצה לפרט. תתייחס בבקשה מה להבנתך הולך להסתדר עכשיו ברפורמה החדשה. אני רוצה להתייחס לכלל הרפורמה ולהגיד איפה יש בעיות ואנחנו חושבים שצריך לתקן. ברפורמה היו לא מעט שינויים. המתקנים מבוצעים על ידי המשרד והם מבוצעים בצורה טובה, בצורה מאוד מאוד טובה, השטח מראה את זה, הביצועים גדלו, הוצאת המזומנים גדלה, כאשר אנחנו חושבים שהרפורמה בסוגיית המתקנים הייתה מאוד מאוד טובה. גם בסוגיית האיגודים היא הייתה טובה. תסביר בבקשה. אני מבקש שתפרט לי את מה שהסברת. אתה מדבר על הוראת שעה. אני רוצה להתייחס לכל הרפורמה כי נאמר כאן שהרפורמה היא בעייתית. אם אנחנו רוצים לגעת במה שסימון אמר, איפה הבעיה? אלה האגודות

ואלה הם המרכזים. אם אני מבודד את הבעיה האת, שאר הרפורמה היא רפורמה טובה. אבל אתה לא יכול לבודד אותה. הוא מצביע על כך שיש בעיות עם המרכזים. הוא אומר שאם הוא מבודד ונותן מענה לחלק הנקודתי הזה, בסך הכול הרפורמה טובה. זה מה שעשו בהוראת שעה. הייתה הוראת

ואני חושב שצריך

את סוגיית הוראת השעה ולראות איך מטפלים בה. להגיד שכל הרפורמה הייתה גרועה - - - את זה הבנתי. איך היית מציע לטפל בבעיה של המרכזים? הוראת שעה תהפוך להיות קבועה. אני מבקש את התייחסות המשרד בבקשה. תענה לי לפני שמשרד האוצר משיב ומתייחס.

אני ממקד אותך. אני רוצה לענות לך. אתה יודע מה אני רוצה לשאול? תשאל. אני מבקש לדעת האם לעמדת המשרד המשך הוראת השעה בקונסטלציה כזו או אחרת נותנת מענה ומוצדקת.

מיקדנו. אני מבקש את התייחסות משרד האוצר לגבי כלל הדברים שמענו עכשיו משלושת הדוברים. כבוד היושב ראש, אני רק רוצה להעיר שהמרכזים והאגודות עדיין לא דיברו ולא ביטאו את הקושי שלהם. חבר הכנסת סימון דיבר אבל אם אנחנו רוצים, אולי כדאי קודם שהם יבטאו מה קשה להם ואז האוצר יגיב. אני מקבל את זה. את זכות הדיבור שלי אני מעביר לנאור גלילי. הוא נמצא כאן.

נאור גלילי, מנכ"ל מכבי ישראל. אחר כך כנרת צדף, מנכ"לית הפועל. אגב, אני מבקש מכם, גם אם אתם מייצגים תתי-גופים נפרדים אחד מהשני, תוודאו שכאשר האחד מבטא את כאב ורצון ושאיפת האחר, לא לחזור על זה בשנית כי הזמן קצר. בוקר טוב חברות וחברים, כבוד השר מיקי זוהר, כבוד יושב ראש הוועדה חבר הכנסת אליהו רביבו וכל חברי הוועדה הנכבדים שנמצאים כאן איתנו. אני אעשה את זה קצר כי באמת סימון הציג את זה בצורה נפלאה. אני רק אומר לכם שחשוב שתדעו טיפה מההיסטוריה. מי שהקים את ה-טוטו במדינת ישראל, כמו את הוועד האולימפי, אלה מרכזי הספורט. בשנת 2019 הלכו לרפורמה בכל מה שקשור למרכזי הספורט ואגודות הספורט ולמרות ההתראות שלנו החוזרות ונשנות עם קרבות פה במסדרונות הכנסת ובוועדות, צעקנו שזו רפורמה שעושה רע לספורט בישראל, הרפורמה הזאת אני מתייחס לעניין הקבוצות כי מה שקרה במתקנים, קרה בסדר כל מה שקשור למרכזי הספורט, זו רפורמה שפקעה אנושות בספורט הישראלי. עם כל הכבוד למי שהגה את הרעיון וגם למי שהמשיך אחר כך את כל התהליך הזה בממשלה הקודמת, הלכו לדרכים שהיום גם אנשי משרד הספורט, שאנחנו איתם בדיונים, וגם משרד האוצר מודים בפה מלא שזה היה כישלון קולוסלי מוחלט של התהליך הזה בכל מה שקשור למרכזי ואגודות הספורט בישראל. אתם מכירים את המספרים. שמעתם כאן את הכול. אני אומר לכם שזה רגע וזה הזמן לבוא ולהגיד טעינו, פגענו בספורט הישראלי, פגענו בכל מה שקשור לקצה, לשחקן שיושב בדימונה, למי שמנהל את הקבוצה בירוחם בהתנדבות או כל דבר אחר. מר גלילי היקר, אני שואל שאלה. אנחנו מנסים להתקדם. להצהיר הצהרות מדם ליבך כשאתה יודע שהן יישארו מה שנקרא על רצפת שולחן העריכה, לא יקדם אותנו. אני אתן הצעת ייעול. ולכן מה אתם מציעים? אני מבקש לדעת האם לגישתך חידוש הוראת השעה - - - ההצעה שלי תענה לך על השאלה. אני מציע להחזיר את מרכזי הספורט ואת אגודות הספורט לבסיס ערב החוק ב-2019 שהמיליונים והמיליארדים שבסופו של תהליך עוברים למדינת ישראל, הם יישארו כמו היו לפני כן בחוק הקודם. 40 מיליון שמרכזי הספורט אמורים לקבל וה-120 מיליון שהאגודות אמורות לקבל, הם יוחרגו ויישארו ב-טוטו והם יעברו באותו תהליך שעבר ערב החוק ב-2019. טעו, טועים. אם לחלופין יוקם מנגנון מקביל אחר שלא עובר דרך ה-טוטו בהחרגה אלא בהתחייבות, איזשהו סיסטם שמשרד האוצר ומשרד התרבות והספורט ידעו להתחייב על כך שאותן הקצאות יעברו באופן קבוע ב-1 לחודש. כבוד יושב ראש הוועדה, אני למדתי בארבע השנים האחרונות בכל התהליכים שהיו שתמיד יודעים למצוא ואין מה לעשות, בחשב הכללי ובאוצר - כל מיני סעיפים שמגבילים את היכולת שלנו לפעול, שמגבילים את הקבוצות מקבלות הכספים. אתם צריכים להבין, ערב הרפורמה הזאת אגודה, כדי לקבל 5,000 שקלים - יש כאלה שמקבלות 300 אלף אבל אגודה בפריפריה מקבלת 5,000 שקלים - הייתה צריכה להגיש שלושה טפסים: ניהול תקין, אישור ניכוי במקור ותקנון. היום היא צריכה להגיש 20 טפסים. אני רוצה לומר לך שאגודה שיודעת להתנהל נכון כדבר שבשגרה וההתנהלות שלה לא מלווה בשטחים אפורים, אני אגיד את זה כך, הטפסים אמורים להיות מוכנים מ-Day one. כבוד היושב ראש, אני חייב להעיר בנושא הזה. יש אגודות שהן אגודות שמנהלים אותן מתנדבים. זה עודף רגולציה. אם אתה בא ובן אדם בשביל לקבל 5,000 שקלים צריך למלא כמו שנאור אומר כאן 20 טפסים וזה אדם שלא מקבל משכורת - - - ולשלם לרואה חשבון 10,000 שקלים בשביל ההגשה הזאת. אנחנו לא הולכים לפגוע ביציבות. זה לא קשור ליציבות. אתם מפספסים כאן משהו. אני ידוע כמי שנלחם ברגולציות.

יחד עם זאת יש רציונל אחרי כל מנגנון, אחרי כל שאיפה. כאשר כסף מגיע לאגודות כלשהן או ליעד כלשהו ולא מנוהל באופן נכון, לא תקין ולא שקוף, הרבה פעמים רק מרגיע ומשקיט טיפה את הלהבות, אבל לא באמת פותר בעיה אלא גורם להן לתפוח, אנחנו מזיקים לאותן אגודות ולאותם ספורטאים שמבקשים לקבל את השירות מהם.

אתה בוודאי צודק בעניין הזה אלא שיש מקרים בהם הרגולציה היא כבר Over. היא לא משיגה. אם אתה צריך לשלם, לדוגמה, אם אגודה שמקבלת 30 אלף שקלים צריכה עכשיו - בשביל לעמוד בדרישות האוצר - להעסיק מישהו שיעשה את העניין של המרכבה או את הטפסים או רואה חשבון כמו שגלילי אומר ולשלם לו 15 אלף שקלים, אז מה יצא? אז העברנו כסף והכול הלך רק על הרגולציה. ואם אנחנו נבחן חלופה של ארגון ניגודים שישכרו באופן מרוכז נותני שירותים בשכר, שיגישו למענם ובשמם וירכזו את החומר הכתוב? זה בהחלט יכול להיות פתרון. אנחנו כאן להעלות רעיונות ולפתח אותם. כבוד היושב ראש, אני רוצה להגיד לך שערב הרפורמה הקבוצות היו יציבות כלכליות ומנוהלות. לא נסגרו קבוצות בכמויות. זה מראה שהתהליך הזה שהתבצע נכשל וזה בסדר, וכולם שותפים לו, ואנחנו מבקשים להחזיר את הכול ליציבות של הספורט. אני אומר את זה כאן ברור לכל הצדדים. מצד אחד אני אעמוד על כך שההקצאות יובאו בזמן כפי שסוכם ובאופן כזה שישדר ביטחון לאותן אגודות ואותן קבוצות. מצד שני אני מצפה ומקווה שאתם מבינים שבקרה כלשהי לוודא שהכסף שעובר מנוהל באופן נכון וממומש באופן מתוכנן ושקוף, זה צעד שאנחנו לא נוכל לאפשר לדלג עליו. זה היה גם באירוע הקודם. היה ניהול תקין. ניהול תקין, יש הבדל. היו גם ביקורות. הם סתם הכניסו בירוקרטיה. אני חושב שהוראת שעה היא הסוגייה. צריך רק לראות מה רושמים בהוראת השעה ואת מה מעגנים בה. לא הוראת שעה אלא חקיקה קבועה. המרכזים כרגע הציגו משהו אחר. לפי מה שאני מבין, אם אני מפרש את דבריך - - - שנייה, זה לא דו שיח בין שניים. אני רק רוצה לבין את השורה התחתונה של המרכזים.

האם הארכת הוראת השעה זה דבר שמספק אתכם?

זאת בדיוק אותה בעיה, אותה מתכונת, אותה גברת אפילו לא בשינוי אדרת. משרד האוצר, יש לכם הרבה חומר שאתם צריכים לארגן ולהשיב עליו. אני יודע שהוא נמצא אצלכם. אני מבקש להעביר את רשות הדיבור למנכ"לית הפועל, הגברת כנרת צדף. אני לא אחזור על מה שנאור אמר אבל כן חשוב לי לדייק.

הרפורמה הייתה מצוינת, לאיגודי הספורט היא מצוינת, כתוצאה מכך,

לנציגי האוצר שאומרים שיש תוצאות בספורט, יש תוצאות בספורט בזכות זה שהמשרד מחזק את איגודי הספורט ואיגודי הספורט פורחים. על זה צריך לברך גם את השרה שעשתה את הרפורמה וגם את השר היום שממשיך את דרכה. איגודי הספורט במצב מצוין. יושבים כאן גם יושבי ראש והם יוכלו לומר זאת. אגודות הספורט בקריסה. ה-150 זה מספר זמני. אני מבטיחה לך שאחרי שנוהל שר אוצר והביקורות שחלו עליו על האגודות, יסיימו את הביקורות המספר יגדל ל-300. מספר של אגודות שיצטרכו להחזיר כסף לאוצר בשל אי עמידה בנוהל שר אוצר יגרום לכאוס מטורף בספורט והמשרד יודע את זה. זאת לא תולדה של הרפורמה. תולדה של מה? מה הסיבה? תולדה של נוהל שר אוצר. הפעלה של נוהל שר אוצר על אגודות. חבר'ה, אותו מתנדב לא יודע מה זה נוהל שר אוצר. יחד עם זאת, אני מקבלת את מה שאתה אומר. צריכה להיות בירוקרטיה, צריך לבדוק מה עושים בכספי ציבור. לא לשם הבירוקרטיה.

המטרה היא לבדוק מה עושים בכספי ציבור ולוודא שהם הולכים למטרתם. כאן אנחנו נכנסים, מרכזי הספורט. אתם יכולים להשתמש בנו. זו הייתה המטרה. אנחנו הזרוע הביצועית שתעזור להם לעמוד בזה. לא צריך להקים שום גוף אחר. אנחנו כבר מקימים את המערכים שלנו לעזור לאגודות גם בהסברה, גם בליווי, גם בהגשת בקשות למרכבה אבל יש בעיה אחת שלא הוצגה כאן עד עכשיו. אנחנו היום נמצאים במאבק מול האוצר שלא מצליח למצוא לנו פתרון לתמוך באגודות. אמר את זה כבוד השר. אנחנו אבא ואימא של האגודות בישראל. אנחנו מקימים אותן, אנחנו מלווים אותן, נכון שגם לכל אגודה יש רשות מקומית וכבוד השלטון המקומי במקומו, אבל האגודות האלה בסוף באות אלינו ולנו אין שייכות פוליטית כזו או אחרת וזה לא מעניין אותנו במי הם בחרו ברשות המוניציפאלית שלהם. אנחנו אבא ואימא. יש חמישה מרכזים בישראל, אם למישהו לא טוב להיות אצלי - הוא יכול ללכת למרכז אחר. כפל התמיכות הוא הבעיה שבשלה הגענו לכאן, לגבי יציבות והדבר החשוב הוא חבל שניצן מטעם המשרד לא כאן שאין יציבות. הבטיחו לנו יציבות. הפקידות של המשרד מסכנה וקורסת ולא יכולה לספק יציבות. כוח האדם שיש למשרד הספורט לא מאפשר להם לעמוד בלחץ והם גם לא מסוגלים כמו ה-טוטו, לתת את המענה של כמה כסף ומתי יבוא הכסף, וזה משהו שה-טוטו עשה היטב. לגבי קרן המתקנים.

קרן המתקנים עובדת היטב רק עם רשויות מקומיות. אני פוגשת כל שבוע ספורטאים שקונים את הציוד על חשבונם או על חשבון ההורים שלהם כי קרן המתקנים לא נותנת יותר מענה לאגודות.

אני אשמח שתשים לב לזה ששינו את היכולת של אגודה להגיש לקרן המתקנים. אם אגודה נמצאת בריב עם ראש העיר שלה, היא לא יכולה להגיש בקשה לציוד. זה משהו נוראי שצריך לתקן.

אני אסיים ואומר שמהשחקים האולימפיים הם בפריס בשנת 2024 והוועד האולימפי בכובע השני שלי אני סגנית ממלאת מקום שם לא יכול לטפל לבד בספורט ההישגי כי בנקודות האלה שהוועד האולימפי חנוק או כבול או לא גמיש, מרכזי הספורט הם אלה שמובילים את הספורטאים האולימפיים ועוזרים להם וגם יש ספורטאים שעדיין לא עשו קריטריון והוועד האולימפי לא מתקצב אותם. זה בדיוק המקום שאנחנו נכנסים לפעולה. אנחנו מדברים כאן על הרבה בעיות אבל מה הלב של הבעיה העיקרית? כפל תמיכות. זאת הבעיה המרכזית. את יכולה להסביר מה זה כפל תמיכות? מה זה אומר? אחרי שכנרת תסיים את דבריה, אני אסביר את זה פעם אחת וזה יהיה ברור. אנחנו לא צינור. אנחנו אבא ואימא שלהם ואנחנו לא נותנים כסף על אותו דבר שהמשרד נותן. אנחנו נכנסים בנקודות שהמשרד לא מסוגל לגעת בהן. אנחנו גם עובדים בשיתוף פעולה מלא עם המשרד. זאת אומרת, הכול שקוף. אנחנו חייבים את הגמישות לתת כסף לקבוצות במקומות שהמשרד לא נותן. והיום את לא יכולה לתת. היום אני באפס תקציב. כל אחד מאיתנו לוקח הלוואות ואנחנו ממשיכים לתת. אני אסביר את זה פעם אחת וזה יהיה ברור. ברשותך אדוני היושב ראש,

עד היום היה מצב שה-טוטו היה זה במחלק את הכסף לאגודות ואז לא הייתה בעיה למרכזים לתת כסף לאגודות משום שאין כפל תמיכות. יש דבר כזה שנקרא נוהל שר אוצר שקובע שלא יכול להיות ששני גופים מתקצבים גוף מסוים כאשר הכסף מגיע ממקור זהה, ממשרד האוצר. אם משרד האוצר נותן למשרד התרבות כסף ואנחנו נותנים לאגודות, ומשרד התרבות נותן כסף למרכזים, לפי נוהל שר אוצר המרכזים לא יכולים לתת כסף לאגודות כי כבר אנחנו נתנו. וזה בעצם התפקיד של המרכזים, לתת כסף לאגודות.

מה זה מרכזים? מאחר וגם אני מגיע מעולם הספורט ומכיר מה זה מרכזי ספורט - מרכזי ספורט, בדיוק כפי שציינתי, אבא ואימא של הספורט בישראל. הם בעצם מלווים את האגודה, מקדמים אותה, מטפחים אותה, מצמיחים אותה ולצערי גם במקרים מסוימים סוגרים אותה.

התהליך שהמרכזים עוברים עם האגודות הוא סופר חשוב. אני באתי עם תפיסה טיפה שונה משל קודמיי. אני באתי עם תפיסה שמרכזי הספורט הם זרוע ביצועית של המשרד. הם לא נגד המשרד. להיפך. הם הפתרון.

לכן אני גם הוספתי את התקציב למרכזים. התקציב של המרכזים עד עכשיו היה 26 מיליון ואני הגדלתי אותו ל-41 מיליון שקלים, מתוך אמונה וידיעה שמרכזי הספורט יכולים לעזור מאוד מאוד לאגודות, להתפתח, להתחזק ולהתעצם. אגב, צריך להגיד שבהקשר הזה יש גם תחרות בריאה. בין המרכזים.

המרכזים כל הזמן רוצים להראות לאגודות שהם עושים להם טוב כדי שיישארו במרכז, כדי שהאגודה לא תעבור חלילה למרכז אחר. תחרות בריאה. היום ימי שלום אבל היו ימים בהם היו קרבות יותר גדולים על כל אגודה ואגודה. אני אומר שהדבר הוא פשוט. אנחנו צריכים לחשוב באופן יצירתי על איזשהו פתרון של המרכזים, אם כן תהיה אפשרות להמשיך לסייע. בסוף כמובן שהדבר הזה צריך לבוא לכדי סיכום עם משרד האוצר ועם החשב הכללי. אני חושב שעלינו על איזושהי נוסחה. צריכים באמת לחשוב על נוסחה כי החשב הכללי מבהיר,

נוהל שר אוצר לא מקובל עלינו, אנחנו רוצים שהכספים יגיעו באופן ישיר. משרד האוצר טוען את אותה טענה. יש נוהל, אנחנו רוצים שנעמוד בו. אנחנו מנגד מבינים שיש גם צורך שצריך להביא אותו לכדי פתרון. אני מציע שבסוגייה הזו שאני מבין שזו סוגייה הכי אקוטית של חברי הוועדה - כי היא עלתה מצד כולם ללא יוצא מן הכלל - זו סוגייה שאנחנו נביא אותה עם פתרון לדיון הבא. אני לא יודע מתי יתקיים הדיון הבא, זה תלוי בכבוד היושב ראש מתי הוא יוכל לקיים אותו. ברגע שנגיע לכאן לדיון הבא, אני מציע שמשרד האוצר, החשב הכללי ואנחנו, אני באופן אישי אהיה מעורב בקבלת ההחלטות ובסיכום, נעשה סיכום, נביא אותו לדיון הבא כהסתייגות לחוק, נכניס את זה פנימה לתוך החוק ונגמור את הבעיה,

אם לא אנחנו נהיה בצרות. אבל אני מקווה שכן נפתור את הבעיה. כבוד השר וכבוד היושב ראש, אני רק רוצה להגיד שלפי המרכזים, לפי מה שהם משמיעים כרגע, ההארכת הוראת השעה זה לא פתרון עבורם. זה לפי מה שאנחנו שומעים. אני אומר גם כאן בפני כולם. אני לא מעוניין בהוראת שעה. אני לא מעוניין במשהו זמני. או שנותנים פתרון קבוע או שלא נותנים בכלל. אני חושב שדבר כזה צריך להיות פתור באופן קבוע ובהתאם להסכמות אליהן נגיע. אם לא נגיע להסכמות,

אבל אם כן נגיע להסכמות, אני מעדיף שזה יהיה משהו קבוע. אם לא נגיע להסכמות, נצביע. צריך להבין שמתחילת השנה המרכזים לא קיבלו אגורה. לא, עכשיו הם כבר מקבלים. לא. אנחנו באפס תקציב ולא סתם אמרתי. האולימפיאדה היא ביולי 2024. כל יום שאנחנו לא מקבלים כסף, אנחנו כבר סיימנו את הרזרבות שלנו. אני מעביר את רשות הדיבור למשרד האוצר. תודה רבה אדוני השר. משרד האוצר, יש לא מעט נושאים שהועלו על ידי כמעט כל הדוברים האחרונים שאתם חייבים להתייחס אליהם. אני מאגף החשב הכללי במשרד האוצר, מלווה את משרד הספורט ואחראית על תחום תמיכות. דיברנו על גלוי נאות. כגילוי נאות, חבר הכנסת דוידסון, אני מסכימה איתך. אני חושבת שמשרד הספורט היום פועל בצורה שאולי קצת פחות יעילה בחלוקת כספי התמיכות לספורט.

לציין דבר אחד. ייאמר לזכותו של משרד האוצר שהביא לנו שבעה תקנים נוספים חדשים לצורך התמיכות ואנחנו בתקנים האלה נשתמש כדי לייצר יעילות יתר בעבודה של חלוקת התמיכות. אתה יכול לאשר את זה, יואב, נכון? אבל יש עודף טופסולוגיה.

השר דרש בדיוני התקציב שכדי לחזק את היכולת של משרד לתת מענה לסוגיות שבין היתר גם עולות כאן וגם עלו בדיונים קודמים, גם עלו בדיונים שקיים חבר הכנסת סימון דוידסון בכנסת הקודמת, וגם עולים עכשיו מהשטח, לגבי האופן שבו המשרד מצליח לדלוור את ההבטחה שלו להעמיד את הכספים לרשות האגודות כמה שיותר מהר. אני חושב שהשר בא בדרישה לגבי הנושא הזה. הוא אמר שהוא צריך תוספת עבור שיפור המערך הזה ודרש את זה ולא היה מוכן לוותר על זה והוא קיבל את התוספת הזאת. כמה זמן כבר יש תוספת של כוח אדם?

זה סיכום אבל עדיין לא יצא לפועל.

צריך להגיד שחוק התקציב עבר רק עכשיו. מן הסתם באופן שבו פועלת הממשלה ותחת כל המגבלות שחלות על גיוס עובדים ויישום התקציב וכן הלאה. הדברים לא באים לידי ביטוי ביום שבו עובר החוק. אני חושב שהקו שמוביל השר יבוא לידי ביטוי ואני מאמין שבמשרד יש הרבה עובדים מסורים שעושים הכול כדי לשפר את היעילות של המשרד בנושא הזה.

אני מבקש לקבוע יעד, תוך כמה זמן התקנים האלה מאושרים ויוצאים לפועל.

ולקבוע כמה זמן אנחנו נותנים למנגנון הזה שהוא מקבל עיבוי בתוספת תקנים כדי לבחון אם באמת האגודות קיבלו את המענה שלהם. אם לא, אנחנו נהיה חייבים להתכנס כאן שוב פעם, לבדוק את זה ולתת על זה את הדעת ולמצוא חלופה אחרת. למיטב ידיעתי והבנתי, משאבי אנוש אצלנו במשרד כבר התחילו בהליכי הגיוס. זאת שורה. אני מניח שבקרוב מאוד כבר יהיו אנשים חדשים שנכנסים למערכת ויטפלו בסוגייה ממש באופן מקצועי ורציני. בהתאם לאישור משרד האוצר לתוספת התקנים גם נוכל לממש את זה וליישם את זה. הוא כבר אישר את זה, זה אושר על ידי משרד האוצר, זה כבר אצלנו, זה כבר לא אצל משרד האוצר. חודשיים זה מספיק זמן אדוני השר? אני מקווה שהרבה פחות.

אם כן, אנחנו יכולים לקבוע שעד חודשיים אנחנו יודעים שהמנגנון הזה כבר עובד באופן מעובה. חודשיים ואפילו מסמן לי כאן ממלא המקום של המנכ"ל שלי שלושה חודשים אבל אני אומר חודשיים. אם לא נלחץ את עצמנו, זה לא יזוז. אני מבקש לקבוע עוד איזשהו פרמטר בדיקה לתקופה שלאחר אותם חודשיים, בה נראה איך זה עובד. אני רוצה לראות אתכם עוד פעם, את כל הגופים המתוקצבים כדי שתעדכנו אותי אם אכן אתם באמת מרגישים בשינוי וזה נותן מענה. כבוד היושב ראש, כוח האדם הזה, אם אני מבין נכון, הוא בשביל שהתהליך של קבלת הכספים באגודות יהיה קל יותר.

אבל הוא עדיין לא פותר את כפל התמיכות. בסדר, אין בעיה, לא סיימנו את הכול. כפל התמיכות צריך להיפתר ואני חוזר ואומר באופן קבוע בחוק הזה ואני מקווה שנמצא לו פתרון. אבל נוהל האוצר נשאר כפי שהוא לאגודות קטנות? אני אשמח להתייחס. כשאני דיברתי, את היית כאן?

נמצאים כאן שני אנשי מקצוע מעולים מהטובים במשרד האוצר. הם ייתנו לכם תשובות ברורות. תודה. אני אגיד שיחד עם זאת, כמו שאמר השר, אנחנו באמת מסייעים למשרד הספורט גם במתכונת הנוכחית לייעל את תהליכי העבודה. אני רוצה להתייחס לשתי נקודות. הנקודה הראשונה מדברת על נוהל שר אוצר. לפני פקיעת הרפורמה בשנת 2022 קיימנו דיונים רבים, גם בראשות החשב הכללי בעצמו יחד עם מרכזי הספורט ומשרד הספורט כדי לראות איך אפשר לסייע לאגודות, לאיגודים וגם למרכזים. המטרה של כולנו היא בסוף שהכסף יגיע לכל העמותות הנתמכות ולאו דווקא ליצור בירוקרטיה. ניתנו לגופי הספורט הקלות רבות, אפילו רבות מאוד, שהגיעו להסכמה עם המשרד ועם גורמים נוספים, בעיקר לאיגודים. דיברתם כאן על רואה חשבון שהם צריכים לקחת. לאיגודים אין בעיה.

אתה צודק.

הגענו לכך שהאגודות לא צריכות לקחת רואה חשבון ויותר קל להן בתהליכים. המשרד עוזר להן והקים מרכז סיוע. גם המרכזים עצמם, הגענו להסכמה איתם שיוכלו להגיש את הבקשות עבור האגודות. הכסף יגיע מהמשרד אבל הם יוכלו להגיש עבורם. מי יוכל להגיש עבורם? המרכזים. להגיש עבורם את הבקשות. זה קורה היום?

בוודאי. אנחנו עושים את זה בלי שידרשו מאיתנו. השאלה אם היום אתה יכול. לא, אין לנו מעמד של גוף מייצג. אנחנו רוצים מאוד לקבל ואני אשמח לקבל מעמד של גוף מייצג. אני אסביר מה הכוונה להגיש. אתם מבינים שבחודשיים-שלושה ייסגרו עוד עשרות קבוצות. אנחנו רוצים להיות ענייניים ולהבין האם היום המרכז יכול למלא את הבקשה עבור האגודות או לא. הם יכולים למלא את הבקשה עבורם. הכסף יגיע ישירות לאגודה אבל המרכז יכול לסייע לו להגיש את הבקשה. חד משמעית, הוא יכול לעזור לו להגיש בקשה. אבל זה לא משהו חדש. זה תמיד היה. אנחנו רק רוצים להבין. דבר נוסף. אני אומר שבאמת נעשו הקלות מרחיקות לכת. גם בשנה שעבה, בזמן הוועדה המשותפת, אנחנו עוקבים אחרי זה וראינו שבעצם האגודות לא קיבלו את הכספים. החשב הכללי השתמש בסמכויות שלו וחילק מקדמות לפני אישור תמיכות כדי לא לפגוע בפעילות האגודות. ולמה המרכזים לא קיבלו? למה אף אחד לא התערב כשהמרכזים לא מקבלים בניגוד להסכם שקיים? אני אגיד לכם משהו. אני באמת מציע, כפי שסיכמנו, מיד בתום הדיון הזה שלדעתי אמור להסתיים בעוד 10 דקות, יהיה שיח שאני אהיה חלק ממנו וגורם יעיל בו כדי להגיע להסכמות עם משרד האוצר והחשב הכללי לגבי סעיף חוק, שיהיה בחוק הזה, שיפתור את סוגיית הכפל תמיכה. כבוד השר, אני אשמח להתייחס. לפני הדיונים כאן בוועדה, אני אומר שכבר מסוף 2022 ואפילו מיולי 2022,

והגענו להסכמות לגבי מבחן המרכזים. עם מי הגעתם להסכמות? עם משרד הספורט לגבי המרכזים. למה הוא לא פורסם?

אני רוצה להמשיך. המבחן לא פורסם. אנחנו ניסינו כמה שיותר לראות איך אפשר לסייע למרכזים בפעילות שלהם. הצגנו פתרונות יצירתיים מאוד לבוא ולתת להם את המקום שלהם. איפה רזניק? למה הוא לא בא? הוא הבין שחבל על הזמן.

מבחינתי צריך לסייע להם. ייאמר לזכותו של החשב הכללי ושל רזניק, וגם שלך מוריה, ייאמר לזכותכם כולכם שבאמת עשיתם כל מאמץ במסגרת המגבלות לפתור את הסוגייה על אף שלצערי לא הצלחנו לפתור אותה כי כנראה הסוגייה היא יותר מורכבת ולכן כולנו כבר הגענו לאיזושהי מסקנה.

אני חושב שגם משרד האוצר, גם החשב הכללי וגם אנכי הגענו למסקנה שכנראה הפתרון הוא באמצעות החוק, באיזשהו תיקון מסוים שתהיה איזשהו מה שנקרא דרך ביניים שתיתן מענה חלקי וגם יעיל לטובת שמירה על אגודות קטנות. אנחנו אמרנו בצורה ברורה שהמרכיב של האגודות הגדולות הוא לא המרכיב שמטריד אותנו. מטרידה אותנו בעיקר הסוגייה של האגודות היותר קטנות, אלה שהן באמת לפעמים ניצלות או נשארות בחיים בזכות המרכז וחלילה לא נסגרות. לכן אני חושב שיש איזושהי דרך יצירתית שאפשר להביא באמצעותה פתרון ואני כן חושב שכדאי שנביא את זה כבר לדיון הבא כמשהו מוסכם על מנת שהוא ייכנס פנימה לחוק כהסתייגות. כמו שציינתי, באופן קבוע זה יהיה באופן קבוע ולא באופן זמני ולא בהוראת שעה. באופן קבוע שיפתור את הסוגייה מכאן והלאה לטובת הספורט בישראל. זאת צריכה להיות המטרה שלנו. אני רוצה להוסיף על מה שהשר אמר. בעצם יש כאן שני דברים. קודם דיברתי קצת בעצבים מדם לבי אבל עכשיו נרגעתי. יש שני דברים שצריכים לתקן אותם.

זה הנושא של המרכזים שיוכלו לעזור ואני אגיד לכם למה זה דרמטי. בסוף אגודה קטנה מקבלת איקס כסף מהמדינה, ציינתי את הסכום הכללי שהוא ממש קטן ולצערי לא עולה משמעותית במשך השנים, ולכן הם פונים לשני גופים כאשר האחד הוא הרשות והשני הוא המרכז. הרשות בדרך כלל תומכת בהם למרות שגם זה לוקח חצי שנה-שנה עד שמקבלים. מי שיכול להציל אותם מיידית באמת, לפעמים זאת הצלה של אגודה זה רק המרכז, או בהלוואה או בתמיכה ולקבל את הכסף תוך שבוע ימים. כל מה שאני אומר, אלה דברים שכיושב ראש האיגוד הכרתי ואני מכיר. הדבר היחידי שיכול להציל אותם זאת רק עזרה של המרכז. לכן אין כאן מחשבה של לעצור את זה. אתם חייבים לחשוב איך פותרים את זה. (היו"ר אלי דלל) נציגי האוצר, אני מציע שתהיו בקשר יחד עם מנהלי הקבוצות והמרכזים. תשמעו את המרכזים. יושבים איתם. לא רק לשבת אלא תקשיבו להם.

תנסו ביחד למצוא את הפתרונות כי יש כאן כאב אמיתי. האמת היא שאחרי מה שאמר סימון דוידסון, אני בעצם החלטתי לשתוק כי מה שהוא אמר, כל מילה נוספת היא מיותרת. היה חשוב להקשיב לו כי הוא מכיר היטב

אני היום כשאני בוועדות, ואני יושב ראש הוועדה לזכויות הילד, בכל ישיבה, בכל ועדה אם זו ועדת הרווחה והעבודה בסוף מגיעים לספורט.

כי אומרים שמה שיכול להציל את הילדים ואת הנוער, זה הספורט. מה שיכול להציל את הנוער בסיכון, זה הספורט. מה שיכול להציל את האנשים מהרווחה ומהסמים, זה הספורט. לצערי כנראה אנחנו לא משקיעים מספיק. אנחנו גם מדברים כאן על עודף בירוקרטיה וטופסולוגיה שהיא באמת לא אמיתית. אני רוצה לומר לך שאני מכיר את זה גם ממקומות אחרים. לפעמים קורה מצב, ונאמר כאן כבר, שאגודה או קבוצה שהתקציב שלה הוא 50,000 שקלים או 20,000 שקלים והיא צריכה רואה חשבון ולשלם לו 10,000 שקלים, אז מוותרים גם על התקציב וגם על רואה החשבון ואז מוציאים כסף מהכיס. במצב כזה הוחטאה המטרה, אם 30 אחוזים מהקציב עובר לרואה חשבון. אדוני השר, אתה נמצא בתפקיד מאוד מאוד חשוב והספורט במדינת ישראל הוא חשוב. אנחנו רואים את זה כאשר יש הישג גדול בקבוצת הכדורגל. אם אנחנו יכולים לקדם את הספורט, זו שכנות, זאת אחווה,

זה הרבה מאוד דברים והדברים האלה צריכים בסוף להגיע לאותם נערים, לאותו נוער, לאותם אנשים שעושים שליחות והשליחות הזאת היא באמת מאוד מאוד חשובה. לכן אני חושב שצריך לעזור. יש כאן כאב אמיתי. רק משפט לסיום.

אני בהתנהלות הזאת בכנסת, אני בתפקיד מזה עשור, ומי שמכיר יודע את ההיסטוריה שלי בספורט הישראלי. בכנסת אני לפחות שבע-שמונה שנים מכתת רגליים. אני מצטער, אני איבדתי אמון בכל המערכת. אנחנו כאן למרות שיש לנו הסכם ולמרות ההבטחות של רחל עזריה שהייתה יושבת ראש ועדת ההסדרים, למרות הבטחות של מירי רגב ומשה כחלון שאז עשו את הרפורמה הזאת, למרות הבטחות של כל המשרדים אני מאוד פסימי. אתה יכול להסביר על ההסכם? מול מי נחתם ההסכם? אולי אני אשנה את המשוואה. אני פסימי. היושב ראש שניהל את הישיבה לא כאן אבל אני רוצה שאדוני יעביר לו את המסר. נמצא כאן מנהל הוועדה לקביעת לוחות זמנים. אני עשיתי כמה חוקים בכנסת ואני מכיר ויודע איך עובדים כאן הדברים. יש מספר דברים שטרם הושלמו כדי שהחוק הזה יעבור בשלוש קריאות. יש עוד כמה נציגים שבטח ירצו לדבר. אני מניח שצריך לעשות דיון נוסף קצת יותר ארוך כדי שבאמת יהיו מספיק דוברים כדי שכולם יביעו את עמדתם בעניין החוק. לאחר מכן אני מקווה שכבר נביא את הפתרון לדיון הבא בעניין ההסתייגויות שתעלה בסיפור המרכזים ופתרון לנושא המרכזים. הכנסנו אותה כהסתייגות קיימת. צריך לנסח אותה, בהסכמת האוצר. האלה אם כרגע אפשר לתת עזרה מיידית לאותן אגודות. אני אומר כן. אנחנו נותנים את המענה כבר באופף מיידי ואני מקווה שלדיון הבא, היכן שיש בעיות, יבואו אלינו ונראה גם שפתרנו אותן. חשוב שלדיון הבא נבוא כבר מוכנים גם עם ההסתייגות הזאת שאנחנו רוצים לעשות כדי למנוע את הבעיה של המרכזים ובנוסף לזה להשלים את הדיון גם לגבי הטענות שעלו על ידי גורמים אחרים נוספים. לאחר מכן מן הסתם ההליך הוא הליך של הקראה ודיון,

יכול להיות שלא יספיק עוד דיון אחד ויכול להיות שיצטרכו עוד שני דיונים. אבל אם תהיה הסכמה קודמת. זה הרבה יותר פשוט. לכן מה שביקשתי זה שאם תהיה הכנה טובה יותר יחד עם מרכזי הספורט ואפילו יחד עם נציג אחד או שניים מהכנסת שמבינים את זה, ואני סומך על סימון בקטע הזה, מבחינתי הוא יכול להיות נציג קואליציה ואופוזיציה.

אפשר לקבוע שמצד האופוזיציה יבוא סימון, מצד הקואליציה יבוא מושיקו פסל והם יהיו הנציגים של הוועדה.

אחד מהאופוזיציה ואחד מהקואליציה. אני אהיה חלק מהדיונים. בוא נקבע לוח זמנים. חודש מהיום שאפשר להביא את טיוטת החוק. כמובן יהיו גם האוצר והחשב הכללי והמרכזים, נאור וכנרת, ונציגי המשרד שלי, אנשי המקצוע שלי.

נגיע להסכמה לגבי נוסח הסעיף ולאחר מכן נתקדם איתו. כפיר ינהל את זה?

אדוני היושב ראש, אני אשמח להתייחס. אנחנו ממש לקראת סיום אבל אני כן רוצה לתת למשרד המשפטים להתייחס וכמובן למשרד לביטחון פנים לגבי הנושא של ההימורים הלא חוקיים, ובזה נסיים. לפני כן, היועצת המשפטית לוועדה. רציתי להעיר הערה קטנה לנושא שעולה כאן שהוא מאוד חשוב. הוא עולה הרבה גם בוועדת החינוך, התרבות והספורט, כל הנושא של התמיכות בספורט. היה מהלך של ניתוק הקשר בין ההכנסות מהימורים וכל כספי המועצה לבין התמיכות בספורט שיש לו את הצרכים שלו ואת התקציב שלו ובסופו של דבר המטרה הייתה טובה. חשוב לי להגיד שהפתרון לקשיים האמיתיים מאוד והמטרידים שעולים כאן, זה לאו דווקא לחזור למה שהיה אלא למצוא באמת מענה במסגרת אותן מטרות טובות שהיו. קודם כל, אנחנו מבינים שיש בעיה. לגבי הפתרון, אם לחזור אחורה או למצוא איזשהו פתרון. כן. מה שחשוב לי להגיד זה שזה לא בהכרח דרך החוק

אני אומרת שחשוב לשבת והבנתי שכבר היו ישיבות כדי לנסות להקל ולמצוא אולי נוהל שהוא שונה לגופים הקטנים ואולי יתייחסו לזה עכשיו ממשרד המשפטים. אני רק אומרת שהייתה כאן איזו הנחה כאילו זה או מה שעכשיו או לחזור למה שהיה, וזה לא כך כי היו סיבות לשינויים.

זה עלה הרבה בוועדת החינוך, התרבות והספורט. המטרה הייתה יציבות תקציבית, מה שלא קורה. (היו"ר אליהו רביבו) אנחנו מתכנסים לסיום. אנחנו עוד צריכים להעביר את התקנות. קודם כשלא היית הבנו שכנראה צריך לפחות או שני דיונים. אני לא בטוח ששני דיונים יספיקו. שניים, יכול להיות שכן. יש כאן דיון עומק. אבל מינימום שני דיונים נוספים. לחלוטין. כמה זמן שצריך, אני כאן בשביל זה כמובן כפוף לאילוצי היושב ראש הקבוע.

יש אפשרות לעשות דיונים גם בימי חמישי וראשון,

רוצים. משפט אחד שביקש האוצר ומשרד המשפטים. אנחנו רוצים להעביר את התקנות. ברור לנו שזה יהיה מבוא לדיוני ההמשך כי אנחנו לא יכולים להעביר את זה כך מבלי שאנחנו צוללים לשם. ברשותך היושב ראש, משפט אחד. אני מאגף התקציבים במשרד האוצר. אנחנו מאוד מאמינים ברפורמה. אנחנו רואים את הנחיצות שלה ואת ההצלחות שלה. לצד זה אנחנו גם שומעים כאן את הקולות שעולים. אני חושב שהחשב הכללי עשה מאמצים גדולים מאוד גם לאורך השנים האחרונות, ועוד יותר בחצי השנה האחרונה, כדי לתת מענה כמה שיותר טוב במסגרת הכלים שיש לו. יחד עם זאת, כמו שכבר אמרתי, אנחנו שומעים מה עולה כאן בוועדה ואני חושב שברשות יושב הראש, וכמו שאמר השר, יש כאן מקום שהשר יוכל לבחון מחדש את העמדה הממשלתית ולראות מה אפשר לעשות כדי לתת מענה כמה שיותר טוב למה שהעלו חבר הכנסת דוידסון, חבר הכנסת פסל ושאר החברים וגם השטח העלה. אני חושב שיהיה מקום לשיפור קל בעמדה הממשלתית אבל נצטרך לבחון אותה במסגרת תהליכים שנקבעו עבור החוק הזה. אין בעיה.

אני מבקשת לחזק את מה שאמרה תמי. חשוב לנו לציין בהמשך להצעות שעלו ודברים שנאמרו שהרעיון של לחזור למצב שלפני הרפורמה, מבחינתנו הוא מאוד מקשה. הרפורמה לדעתנו היא חשובה. עקרון העל שחולש על דיני התמיכות הוא עקרון השוויון ולכן חשוב שכל הגופים הנתמכים, גם בתחום הספורט וגם בתחומים אחרים, ייכנסו למסלול הרגיל של תמיכה לפי חוק יסודות התקציב. אנחנו כמובן נשמח לשקול פתרונות לסייע

נאור, אתה לא יכול להיות מאוכזב. אתה עוד לא במקום שאתה יכול היות מאוכזב.

אני מאוד מודה לך. אני מבקש להודות לכבוד השר, לכל הנוכחים, לחבריי חברי הכנסת על שיח מכבד. כל מי שלא דיבר, אני מתנצל שלא מימש את זכות הדיבור שלו ולא התייחס לנושאים אליהם ביקשתי להתייחס. אני רוצה הערה לסיום. אני באמת אומר את זה עכשיו בלי קשר לחוק. אני חושב שטוב יהיה וטוב יעשו כל שרי הממשלה שיגיעו לדיוני הכנסת, לדיון בנושאים שקשורים למשרד שלהם, יעמיקו בפרטים משום שזה מאוד מאוד חשוב גם במסגרת העבודה הפרלמנטרית של חברי הכנסת וגם במסגרת עבודתנו כחברי ממשלה. לעתים חברי ממשלה לא מגיעים לכנסת גם בנושאים שקשורים אליהם ואני חושב שיש ערך גדול בזה שמגיעים לכאן כי כך באמת נותנים את העוצמה הראויה שצריך לתת לכנסת, את הכבוד ואת המעמד שלה ואת היכולת שלה להשפיע גם על מדיניות. לכן אני חושב שטוב יעשו עוד שרים אם יגיעו לדיון בכנסת.

אני מברך אותך כבוד השר. זה ממש מראה על אכפתיות ועל דיון עומק. זה שאתה מגיע לכאן, זה לא מובן מאליו. תודה רבה לך. אני שוב מודה לאדוני כבוד השר. אני אופטימי, להבדיל מחברי גלילי, לגבי ההמשך. אנחנו נצלול לעומק ונקיים דיוני המשך כבר בשבוע הבא בעזרת השם. נכון לכרגע הישיבה נעולה. עוברים לנושא הבא. הישיבה ננעלה בשעה 10:46.